בוקר טוב.

פותח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

פעולות הממשלה להחזרת מובטלים למעגל התעסוקה. זה דיון שאין ראוי ממנו בזמן הזה שבו מתחילים להתברר נתוני התעסוקה. לאחר הגל התעסוקתי הראשון, זה שכלל הוצאה של הרבה מאוד אנשים לחל"ת ולמעלה מ-20%